שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב: שימוש בעודפי תקציב משנת 2022 לשנת 2023. מי מציג את הבקשה? כבוד החשב.

אנחנו מבקשים להעביר את עודפי תקציב שנת 2022 לשנת 2023. סך כל עודפי התקציב הם כ-360 מיליון שקלים. רוב התקציב הוא תקציב שכבר מחויב.

התחייבו עליו בשנת 2022 או בשנים קודמות והביצוע צפוי להיות במהלך השנה. כל הפעילויות פה בעיקרן הן פעילויות